אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

דיון על סכנת סגירת מפעל טכנולוגיית להבים. כשמגיע נושא של סגירת מפעל - אני מתחיל לטפל בו.